נתחיל את הדיון עם הפונים. יש לנו פה את פתחון לב, גבריאל וקנין. אתה כבר היית אצלנו. בוא ספר לנו. קודם כל אני רוצה להגיד תודה שמביאים אותנו לפה כל